היום 11 באוגוסט 2020, כ"א באב התש"ף. הנושא על סדר היום הוא הצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש, הוראת שעה, תיקון) (תיקון) (הארכת המועד להשבת התמורה), התש"ף-2020, הצעת חוק ממשלתית מ/1355. קראתי את הכותרת במלואה לא פספסתי אפילו אות אחרת, רק כדי שיהיה מעניין, ואסביר לכם למה. יש תופעה נוירולוגית, שלפעמים אדם חושב שהוא היה בסיטואציה מסוימת. זה נקרא דז'ה וו. לא רציתי לומר דז'ה וו כי זה פחות דרמטי. אני מרגיש כאילו הייתי בסרט הזה. אני בתחושות קשות של אשמה שבכלל חוקקתי את החוק בתיקון להוראת שעה שבעטיו אנחנו כאן היום בדיון הזה. הייתי צריך לומר להם: לכו אתם האוצר,

תסגרו את הפיצוי, תעלו לאוויר, נראה אתכם בכלל רוצים לעלות לאוויר, ורק לאחר מכן לדבר על הקטע הזה. הייתי ממשיך להפעיל עליכם את חוק הגנת הצרכן לגבי רוכשי הכרטיסים. חוק שירותי תעופה כנוסחו לפני הוראת השעה.

טיבי נמצא בבידוד עכשיו. מה שיגורנו בא לנו. אמרו לי: תתנה את כניסת החוק לתוקף עם גמר תהליך הסיוע, המענק, איך שתקראו לזה. אמרנו שזה לא מחייב בחוק. והנה אנחנו מגיעים. אתם יודעים מה, לו יצויר שאני מעביר עכשיו את זה ונותן לרת"א ולמשרד התחבורה את מה שהם רוצים ולמשרד האוצר את מה שהוא רוצה, אף אחד פה לא יכול להתחייב שמתחיל מחר תהליך של השבת כספים ללקוחות. אל תספרו לנו את הבלוף הזה כי כל עוד החברות מקורקעות אף אחד לא יחזיר ולו שקל לאזרחים. אני לא רוצה לעשות צעד פופוליסטי או אגרסיבי, להגיד לכם: אני נועל את הדיון, לא מקדם את זה, אבל הייתם ראויים לכך, כל השחקנים במגרש, הייתם ראויים לכך שלא אקדם לכם את זה, לא אעשה לכם את זה. תתמודדו עם בתי המשפט והם יאמרו לכם בדיוק מה הם חושבים עליכם, יותר ממה שאני אומר. אני אומר את זה גם לאוצר, גם לרת"א וגם לחברות התעופה. אם לא יהיה מתווה שחברות התעופה מתחילות לעבוד ואני לא רואה מוטיבציה של חברות התעופה להתרומם באוויר, ולו באופן חלקי, זו אחיזת עיניים. תכריזו עכשיו על פשיטת רגל. אל תרמו אותנו, תאמרו לנו את זה עכשיו. זו אחיזת עיניים. אני לא מאמין למה שאני הולך לעשות עכשיו. אני יודע שזה לא יפתור את הבעיה, אתם תבואו עוד פעם להארכה. אדרבה, אם אני טועה אני מוכן להתמודד עם העובדות. בבקשה, פתחתי דיון.

גם חברות התעופה, גם משרד האוצר, מי שחושב שאני טועה בגישה שלי או מגזים, שיאמר לי. נשים את העובדות על השולחן. אם מישהו חושב שאחת מחברות התעופה הישראליות מסוגלת היום להשיב את הכספים במלואם עם התוכנית של האוצר ועם הדחייה בלי לעלות לאוויר, שיתייצב פה ויאמר את זה בביטחון מלא עם ערבויות. נציגי משרד האוצר, או רת"א, מי שתחליטו, בבקשה. אני היועצת המשפטית של רשות התעופה האזרחית. אתייחס רק לעניין מתווים לפתיחת התעופה ואחר כך אבקש מחיים בורובסקי ממשרד האוצר להתייחס לנושא החברות. כמות המגבלות שעדיין יש על נוסעים הרי בסוף, אגיד בצורה פורמלית: אף חברה לא מקורקעת על ידינו או אסור לה לטוס. הבעיה היא שהביקושים לטיסות מאוד מאוד נמוכים בגלל כל חובות הבידוד. אמרתי: ולו באופן חלקי. לא אמרתי שרת"א מקרקעת. רת"א היא חלק מן הממסד. את צריכה להבין, כמו שאכפת לך ואת באה לאוצר ואת באה אליי שאני אקדם את הצעת החוק, את צריכה לשבת מול קבינט הקורונה, מול משרד הבריאות. זה מה שאני עושה, אדוני. אני רק רוצה להסביר את זה. קודם כול, לגבי חובות הבידוד למי שנכנסים לישראל, לחוזרים לישראל בהחלט משרד התחבורה ורשות התעופה האזרחית עושים כל שהם יכולים כדי להתחיל להסיר את חובות הבידוד, לפחות ממדינות ירוקות, וגם להתיר כניסת זרים לישראל. זה אמור להיות ביום חמישי בוועדת השרים לקורונה ולהגיע אל ועדת הכלכלה לאישור. זה לא אנחנו שמטילים את חובת הבידוד אבל אנחנו כותבים את התקנות שיאפשרו טיסות בתקופת הקורונה, שייתנו מעטפת רגולטורית טובה מבחינת בריאות הציבור. אנחנו עובדים על זה,

יומם וליל, אני מבטיחה לך. זה אמור להגיע בקרוב מאוד אליכם, כלומר עד ליום חמישי זה לממשלה ואחר כך אליכם, במתווה של חוק הסמכויות. אז אולי תבואו אלינו אחרי שזה יהיה לכם? זה בעיה שלנו, זה 14 באוגוסט, שאז זה כבר יהיה רטרואקטיבי. את יודעת שגם בפעם שעברה רצו להאריך ב-120 ימים. הנה אני אומר לך, אקבע את 1 באוקטובר. יעמדו בזה?

אמרתי דברים קשים. תגידי לי שאני טועה. לגבי השאלה אם יעמדו או לא אתן לחיים בורובסקי לנסות להציג. אני רק אומרת שלפחות תחילת ההתאוששות אני רק אגיד שכדי שיהיו ביקושים לטיסות צריך גם שישראלים יזכו לפטור מחובת בידוד במדינות אחרות. אתה לא נוסע לחו"ל לשבועיים כדי להיות שבועיים בבידוד שם, או שלא נותנים לך להיכנס. זה גם תלוי מאוד בהורדת התחלואה בישראל. אלה שני הדברים שענף התעופה וענף התיירות מתחבטים בהם. את יכולה לענות לשאלה קטנה? יש מושג של דמי רצינות. אני לא רואה פה דמי רצינות. טיסות לאילת למה חלק מן החברות שאתם מבקשים לסייע להן כאן לא מקיימות? אנחנו לא יכולים להכריח. אתה מתכוון לארקיע. אני מתכוון לכולם, בלי שמות. ישראייר עושה טיסות לאילת. את רוצה שאתן לישראייר להדליק משואה על ההתנהלות שלה? עזבי את ישראייר. אני לא יכולה להכריח את הבעלים של חברת ארקיע לטוס. אז למה את עוזרת להם? אני מאמינה שאני עוזרת בסופו של דבר ללקוחות. בכוונה שאלתי על אילת. כשאמרתי: לו בחלקי היום חברות התעופה יכולות להפעיל חלק מן הצי שלהן. התחושה שלי, הרי ארקיע יכולה להתעופף באוויר, אין לה בעיה, ואל על יכולה בחלק מן הדברים. למה הן לא עושות את זה? אדוני, אתייחס בקצרה. לשאלתך למה הן לא עושות קודם כול זה שיקול עסקי מסחרי של החברה. רק אגיד מן ההיכרות שלי עם עולם התעופה, שהרבה פעמים הפעלה מצומצמת מאוד של החברה, בגלל עלויות קבועות שיש בעולם התעופה שהן גבוהות מאוד, חלק מן החברות אומרות שעדיף להן להיות בהדממה מוחלטת מאשר לעבוד ב-5%. אני שואל אותך שאלה: אתה יוצא מגדרך, כך אני מקווה. אני חושב שאתם לא יוצאים מגדרכם. מימון ביניים, הנפקה כל אלה הן תרופות טובות. אם באמת הייתם רוצים לסייע לחברות התעופה בגלל צוק העתים הייתם צריכים לתת מאסה של מענקים. תשכנע אותי שבזה שאני מאריך עכשיו את התוקף בלי מתווה, בלי מענקים, אתה יכול להבטיח לי, לחברי הכנסת ולאזרחים שרכשו כרטיסים שהחברות האלה אכן יעמדו על הרגליים. אענה על השאלה. ההיבט הראשון,

כפי שהזכרת זה שאלת פתיחת השמיים לטיסות. הסיפור פה אפילו יותר מקדמי לזה, ואסביר את הכוונה. חברות תעופה חיות ממה שנקרא הכנסות מראש. זאת אומרת, לקוחות מזמינים כרטיסים לפני שהם טסים, יש חברות שזה קורה כמה שבועות לפני הטיסה, יש חברות שזה קורה כמה חודשים לפני הטיסה, הכסף נכנס לחברה וממנו היא מממנת את הפעילות השוטפת שלה. כך מתנהלות רוב חברות התעופה בעולם. במועד שציינת, שהייתה לך תחושה שכבר היית בסרט הזה, במועד שבו תיקנו את החוק בפעם הקודמת ההערכה בעולם הייתה שבמועד הזה, ב-14 באוגוסט, גם אם לא יתחילו הטיסות הרי כבר יהיו הכנסות מראש, כלומר לקוחות כבר יתחילו להזמין טיסות. איך יתחילו אם אין מתווה, אם הם לא באוויר? איך יתחילו? למה שתהיה הזמנה? כשאתה אומר לי שאם לא נעביר את החוק הזה חברות התעופה ייכנסו לחדלות פירעון בגלל שפחות או יותר זה הסכום, אפילו יותר, מה שהן צריכות להשיב, אתה רק משכנע אותי שללא תוכנית סיוע או פתיחת השמיים בצורה אגרסיבית

גם כשאני אומר "חלקי" זה לא רווחי, זה לפחות להתחיל, דמי רצינות מה שנקרא. אבל אני לא רואה את זה, אתה לא משכנע אותי. לגבי מתווה הסיוע אני אתייחס בהמשך. לגבי פתיחת השמיים המחשבה בתיקון הקודם הייתה שעד אוגוסט יתחילו לפחות ההכנסות מראש. עכשיו אנחנו רואים, קודם כול בוודאי שמשרד האוצר תומך ועושה כל מה שהוא יכול, ואני יכול להגיד שאנחנו משקיעים בזה המון, לקדם ולעשות כל שאפשר כדי לפתוח את השמיים.

משותף עם רת"א ועם כולם ואנחנו מקדמים את זה ביחד עם רשות שדות התעופה ועם חברות התעופה. האמירה בשבועות האחרונים היא שראש הממשלה ואחרים ציינו שיש כוונה, מתווה ברור. מינו לזה גם שרים. הייתה לו גם כוונה לקיים את ההסכם הקואליציוני. אני לא בונה על כוונות. אני יכול להגיד לך שיש כבר צעדים בשטח. גם אם הוא יחתום לך זה לא אומר שהוא מתכוון לבצע. פתחתי את הדיון בצורה סירבתי לשום הכנה לדיון הזה כי רציתי להביע את הדברים האלה, והדברים קשים. אני לא בטוח שאני עושה את הצעד הנכון. הייתי נאיבי בפעם הראשונה, הפעם אני לא רוצה להיות מטומטם.

אני חושב שהצעדים שנעשים היום הם לא רק ברמת ההצהרות, יש גם צעדים בשטח. מה? תספר לוועדה מה. אנחנו לא יכולים להמשיך עם הבלוף הזה של פתיחת השמיים,

כולם יודעים שהשמיים לא נפתחים. זה ספין תקשורתי של הממשלה. אם אתם באוצר נתלים בפתיחת השמיים כדי שיום אחד צרכנים יקבלו החזר על הכסף הנה אני פה מבשר את זה,

אבל כל אחד מבין את זה: הם לא יקבלו את הכסף שלהם בחיים. לא יכול להיות ששרשרת קבלת ההחלטות נשענת על איזשהו מתווה בלוף של פתיחת השמיים.

ניגשים אליי אנשים ברחוב ואומרים לי: וואו, שמענו שפותחים את השמיים. לא פותחים את השמיים. תהיו רציניים. אנחנו מדינה עם התחלואה הכי גבוהה בעולם. תן לו לסיים. אבל זה לא חל על תיירים. אתמול שמעתי בדיון בוועדת הקורונה שפתיחת השמיים ב-16 אוגוסט נוגעת אך ורק לאזרחי ישראל. אז על מה מתבוננים פה?

בואו נהיה ריאליים. בגלל שהממשלה כשלה בטיפול בקורונה אנחנו מספר אחת בתחלואה בעולם.

מוכנים לקבל אותנו רק בקרואטיה, בולגריה, רואנדה ועוד מדינה אחת. נעשים צעדים כדי לקדם את מודל פתיחת השמיים. אני בוודאי לא יודע להתחייב פה. יש פה משמעויות הרבה יותר גדולות ברמת התחלואה, יש פה דברים הרבה יותר גדולים מכולנו, זה ברור לכולם. תשכנע אותי שאכן בזה שאני מאריך לך, נותן לך את מבוקשך, אני מקבל את זה שהחברות מתחילות לשחרר ולהחזיר כספים ללקוחות.

כמובן יש המון משתנים שלא תלויים באף אחד מאיתנו, אבל יש כוונה ויש צעדים בשטח כדי לאפשר את הדבר הזה. זה היבט אחד. ההיבט השני הוא מתווה הסיוע שמתקדם. אני יכול להגיד ליושב-ראש ולוועדה שעל פי ההערכה שלנו בחודש, בחודש וחצי הקרובים, עד חגי תשרי אנחנו משלימים את התוכנית, שכפי שציינת כוללת גם הנפקה וגם הלוואה מבנק. מתי תתחיל ההשבה ללקוחות? אני הפסקתי לדאוג לחברות התעופה ולאוצר. אני לא רוצה להיות יותר חברת אשראי של האוצר,

לשמש חברת אשראי של האוצר. אני רוצה לדעת מתי החברות מתחילות להחזיר כסף ללקוחות. כל הנתונים

והמדינה תדע להתנהל ותדע טוב מאוד להחזיר את החוב הזה מחברות התעופה. עצם זה שלא בנו את הקרן, זה אומר שלא מאמינים שישלמו את זה ללקוחות.

זה אומר שכבר מתחילים להפנים את זה שלא ישלמו ללקוחות. אנחנו נראה שנגיע לסוף ספטמבר, עוד פעם נבוא

אתה יודע מה, גם חבל על הנייר שהדפסתי של כל הבקשות של אנשים שבוטלו להם טיסות, ובכוונה

הם ינקטו צעדים קשים נגד חברות שלנו באירופה. אין מענה בחוק הזה, לא קיבלתי מענה כזה. דיברתי גם עם היועצים המשפטיים אין מענה בדבר הזה. זה ניסיון

זה תפקיד הוועדה. אם אתה רוצה ללמד אותם לקח מן האוצר בשל כל העיכובים שהמדינה תישא באחריות ואחר כך יתחשבנו עם חברות התעופה. תודה. תודה. לפני שאפתח את הדיון,

רואות שאחרים עושים את עבודתם נאמנה אז למה הן צריכות להתאמץ? ממה שאני יודעת ומכירה,

לטוס והלקוחות שלהן מאוד מעניינים אותן. גברתי, אמרת שההצהרה שהם יגישו מגובה באישור רואה

זה יוצר רושם

האיזון מבחינת ה-70% היה חשוב מאוד לגורמים הצרכניים בממשלה: משרד המשפטים, הרשות להגנת הצרכן. אם חשוב להם, שייתנו את המענקים מן המדינה, שלא יבקשו ממני להיות שותף לדבר

אבל,

כי חברות גדולות לא יגישו את התצהירים ולא יתעסקו עם

אף אחד לא יתעסק בזה,

אין מי שיבדוק את זה.

חשבתי שמביאים לפה רק בחורי ישיבה... בחורי ישיבה גם כן, אם ירצה השם נטיס אותם. הם עדיין לא קיבלו אישורים. כמענה לדברים שאמרו

אני לא רוצה

מטומטם פעם שנייה.

נכנסתי להצעת החוק? שמתי אותה על השולחן? חברת ארקיע,

אבל ברגע שיינתנו ההלוואות האלה ושוב, אני מניח שזה יקרה ממש בשבוע או בשבועיים הקרובים - - - למה זה לא קרה עד היום? יש לזה מגוון סיבות, לא אפרט את כולן. תגיד לי

הפגיעה שלנו כרגע היא 100%. ארקיע כרגע לא טסה. תודה. זו הסיבה שאין מוטיבציה לטוס.

ירון, מותר לי להתרשם.

ההנפקה פתוחה לכל הציבור. אני לא יכול לדעת מה יהיו התוצאות של ההנפקה. יש להם התחייבות של המדינה לקנות חלק מן

זה מורכב מכמה דברים. א', אין כמעט יעדים שאפשר לטוס אליהם. כרגע רוב

אני שואל שאלה עדינה: מאחר ואנחנו מדינה "ענקית" ויש לנו הרבה יעדים,

אם לא היה לנו את אילת גם זה לא היה לי.

בסך הכול נטו אנחנו מקבלים פה סדר גודל של 32 מיליון דולר. זה מספיק לנו בתנאים הנוכחיים להגיע פחות או יותר עד לתחילת השנה הבאה.

החזרנו עד עכשיו 2 מיליון דולר,

הציבור רוצה לראות שזה קורה ורק אחר כך הוא יירשם ורק אחר כך הוא יפקיד את כספו בידי החברות הישראליות. אגב, אנחנו למודי ניסיון. היה לנו תהליך כזה באילת. באילת בחודש אפריל הטסנו סדר גודל של 1,800 איש בשיאו של הגל הראשון, וביום חמישי האחרון הטסנו לאילת 2,000 איש.

מבין שחברת התעופה

כולל אדוני, היו סבורים שב-14 באוגוסט יהיו כבר טיסות של ישראלים לחו"ל. אני לא קורא לזה "השמיים ייפתחו" כי השמיים פתוחים. פועלות בנתב"ג 25 חברות תעופה, כל יום נוחתים פה 3,000 איש, וגם אנחנו מטיסים בכל יום שלוש ארבע טיסות. זאת הייתה הכוונה. כרגע אנחנו לא יודעים מתי ישראלים יוכלו לשוב לנופש בחו"ל. יש כרגע מתווה, המתווה הזה טוב לנו מאוד משום שהוא לא מצריך אחר כך איזשהם שינויים או התאמות בירוקרטיות. יש מתווה, הוא יאושר, אם ירצה השם, השבוע וזה אומר שאם רמת התחלואה במדינת ישראל תרד או אם רמת התחלואה במדינות מסוימות תרד באופן כזה שהם יסכימו לנהל את הסיכון אנחנו נוכל לשוב להטיס ישראלים לחו"ל. כשנטיס ישראלים לחו"ל, גם כאן אני רוצה לענות למכובדי חבר הכנסת עידן רול, אנחנו צריכים להטיס 10,000 אנשים לצורכי נופש בחו"ל כדי שתזרים המזומנים שלנו יהיה מאוזן, לא כדי שנרוויח כסף. אורי, אני מגייס אותך עכשיו לצורך העניין כיועץ שלי, סליחה שאני משתמש בך, יועץ ליושב-ראש ועדת הכלכלה. אני שואל אותך שאלות בכנות. דיברתי בתחילת הדיון על דמי רצינות. לצערי הרב, אני לא יכול להעיד שיש לי דמי רצינות לא מארקיע ולא מאל על, הם לא הוכיחו לי. אתה לפחות מראה לי שאתה מתמודד עם הגלים, עם הסחף, מנסה לשחות ואתה עושה צעדים. אני שואל אותך שאלה: לו היית יועץ שלי כרגע, אתה יכול לחוש בביטחון שאם אתקן את החוק הזה עכשיו, בלי שאני יודע שיש מוטיבציה לממשלה, למי שאתה רוצה אני לא מאשים אף אחד, באת בטענות שאני מאשים,

אתה יודע לומר לי שאם לא מתרוממים באוויר, די במתווים כדי לגרום להשבה מלאה של כספים ללקוחות? אדוני נמצא כרגע בסיטואציה שהיא מעט מכבידה, כמו רופא שנכנס אליו פציינט ונגזר עליו להגיד לו: תשמע, יש לך שתי האפשרויות, ושתי האפשרויות לא תמיד נעימות. לפעמים הרופא צריך לבצע פעולות כירורגיות במטופל שלו, למשל להוריד לו חצי רגל כדי שכל גופו ישרוד. כרגע אדוני חייב להאריך את המועדים על פי הצעת החוק הזאת וחייב לקבל את המלצת רשות התעופה האזרחית, שהיא מנהלת את התעופה בישראל ויודעת היטב מה מצבן של החברות, טוב יותר מכל אחד אחר, משום שאחרת כל הציבור שמחזיק כרטיסים לא יקבל את כספו, משום שהיכולת של כל החברות לשלם את הכסף הזה במועד, ב-14 באוגוסט, לא קיימת. מה שיקרה, הן פשוט לא ישלמו. ב-1 באוקטובר היא קיימת? ב-1 באוקטובר היא קיימת, ובתנאי שהשמיים ייפתחו לישראלים לטיסות לחו"ל. ברגע שהשמיים ייפתחו לישראלים לטיסות לחו"ל, מה שיקרה: הישראלים יאמינו בתעופה הישראלית, הישראלים יפקידו את כספם שוב בידי החברות, ייווצר הון חוזר ואפשר יהיה בוודאות להחזיר את הכספים הללו.

אנחנו בישראייר פנינו לחיים בורובסקי שנמצא בדיון, ביקשנו ממנו, הואיל והנחות העבודה לא מתממשות והואיל והמתווה שהנחנו לא מתממש, ביקשנו שיגדילו לנו את ההלוואה, במקום 12% יהיה 15%, כדי שנקבל עוד כמה מיליוני דולרים כדי שנוכל לשלם את הכסף. אני גם מציע, הואיל וישראייר מעסיקה 50% מעובדיה הרי המדינה חוסכת את תשלומי החל"ת, אותם עובדים משלמים מס הכנסה, אותם עובדים גם קונים דברים בכספים האלה. למה לא נקבל איזה תמריץ, איזה מענק על זה שאנחנו מעסיקים 50% מן העובדים שלנו? למה שלא נקבל איזה תמריץ על זה שכל המטוסים שלנו באוויר? אורי סירקיס, תודה. אני מתייעץ אתכם, חברי הכנסת. זה דיון שהיו צריכים להיות בו שר האוצר, שר התחבורה ואפילו שר הבריאות. אני מתלבט אתכם. אני מוכן לקיים את הדיון הזה בכל יום, בכל שעה. אני מוכן להסתפק בשלושת המנכ"לים של המשרדים האלה שיבואו לדיון. אם לא, לא אקדם את הצעת החוק הזאת.

כדי לדעת שזה ישים אני מוכן לקבוע את הדיון אפילו מהיום למחר. הנה הציבור, כל מי שאורח פה שומע,

אין גורם הפתעה. אני מוכן לבטל את הדיון שאמור להתקיים מחר ולנהל במקומו את הדיון הזה. אני רוצה לדעת: מחר מנכ"לי המשרדים האלה יבואו לדיון פה? כרגע אני לא דן בהצעת החוק. תודה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:30.